בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העלייה,

היום אנחנו ממשיכים בהכנה לקריאה שנייה ושלישית של הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (הוראת שעה נגיף הקורונה החדש) (מימוש חלק מהפיקדון לכל מטרה), התש"ף-2020. אדוני, על סדר היום גם הצעת החוק השנייה שיזם חבר הכנסת שלח מכיוון שוועדת הכנסת טרם אישרה את המיזוג.

אין בעיה. מקבל את ההערה. אתמול ישבנו עם האוצר והגענו להסכמות. ההסכמות האלה מצויות בנוסח שאתם רואים, ותיכף אני אסביר. בנוסף לכך, היועצת המשפטית, לאחר הישיבה, הוסיפה עוד שני דברים והיא תסביר. בגדול, אנחנו ביקשנו שחיילים ועולים חדשים שהם בודדים, באופן כללי יש גם חיילים בודדים שהם לא עולים אבל גם להם, יהיה סכום של 6,000 במקום 4,000 שקלים.

אני אמרתי שאני מוכן להוריד את הסכום הכולל ל-3,500 שקלים במקום 4,000 שקלים. בנוסף לכך, ביקשתי גם שחיילים שלפחות בשנה הראשונה לשחרורם מובטלים, גם הם יקבלו את הסכום היותר גדול, במיוחד עכשיו לאור הקורונה. הגענו להסכמה שבמקום להכניס את הנושא של החיילים הבודדים והחיילים המובטלים, אנחנו נשנה את זה באופן שכל מי שהשתחרר במשך 18 חודשים, הוא יקבל סכום יותר. במצב הזה, זה כולל גם את העולים החדשים וגם את החיילים המובטלים. כל מי שמשוחרר ארבע שנים, שלוש שנים, אני פחות רואה בעיה כי הוא צריך להסתדר בשוק האזרחי באופן נפרד. זה תיקון ראשון. אז מבחינה תקציבית אנחנו לא חורגים מהעלות התקציבית שאושרה בממשלה. דבר נוסף. לפי המלצת היועצת המשפטית, הכנסנו את זה שלא נצטרך שוב להביא תיקון חוק. משרד האוצר ומשרד הביטחון יהיו רשאים להוסיף את זה כצו באישור ועדת הקליטה. אז, אם תהיה עוד פעם קורונה, נגיד בחורף יוכלו לבוא ולהאריך את הדבר הזה עד שלושה חודשים. אז יפתרו גם את הבעיה התקציבית כי בלי זה הם לא יביאו הצו, אם זה לא נפתר.

הגדלנו את התקופה עצמה מחודשיים לשלושה חודשים. כאן אני הייתי מוכן להתפשר בגלל סיבה אחת והיא שיש לי את האפשרות להאריך בעוד שלושה חודשים, אם תהיה בעיה כי היום יש קורונה ומה יהיה בעוד שלושה חודשים, אני לא יודע. אבל אם יקרה ואני יותר דואג מתקופת החורף, אז תהיה גם שפעת וגם קורונה אם לא יימצא חיסון זה יכול לגרום לתוהו ובוהו בעניין הזה. היו עוד שני תיקונים שהיועצת המשפטית רצתה והיא תסביר אותם. אני אבהיר אותם. בהצעת החוק הציעו לקבוע מועד תחילה בעוד 14 ימים. אנחנו מציעים לקבוע מועד ספציפי בחוק, כך שתהיה ודאות מאיזה יום בדיוק ניתן. לשלוח את החיילים המשוחררים לברר באיזה יום פורסם החוק ולספור 14 ימים מיום התחילה, זה קצת נראה לי מורכב. לכן עדיף להתייחס למועד מדויק שמתחילתו ועד התאריך שהוועדה תקבע החייל המשוחרר יהיה זכאי לבקש את פירעון הפיקדון.

אני סבורה שהוועדה צריכה להכריע בשאלת הארכת התוקף. היו לי דין ודברים עם נציגי הממשלה לגבי תקופת ההארכה. אני הצעתי, כדי לאפשר גמישות מסוימת, שתהיה הסמכה לשר להאריך במספר תקופות ובלבד שסך כל התקופות לא יעלו על שלושה חודשים. באוצר ונדמה לי גם במשרד הביטחון - ביקשו לקבוע תקופה קבועה של שלושה חודשים.

או מביאים הארכה של שלושה חודשים או שלא מביאים הארכה. מה

גם מבחינת טיפול וגם מבחינת הוודאות של החיילים. אנחנו לא חושבים שנכון להביא שבועיים ועוד חודש ועוד שבועיים אלא לעשות פעם אחת. נכתוב שלכל הפחות ההארכה תהיה חודש וחצי.

זאת אומרת, אפשר להאריך עד שלושה וכל פעם מינימום חודש וחצי או חודש.

אפשר לקבוע תקופה מסוימת של שלושה חודשים, שאי אפשר יהיה פחות ממנה. אתם רוצים את זה או לחלק את התקופות? עדיף שלושה חודשים. תעשי את זה כך. ההיגיון המסתבר, בדיוק כפי שאת דיברת עליו, חייב להיות ודאות. גמרנו. זו העמדה.

זאת הארכה חד פעמית?

חד פעמית.

אחת של שלושה חודשים. זאת אומרת, לא ניתן להביא הארכה. אם ירצו יותר, יצטרכו להביא את זה בחוק.

אבל חבר הכנסת קוז'ינוב, בסוף סך תקופת החוק, כמו שביקשה הוועדה, יעמוד על חצי שנה. זה מה שהוועדה ביקשה. שלושה חודשים וככל שיהיה צורך, עוד שלושה חודשים. כלומר, 21, ובמידת הצורך, נצטרך לשנות את החוק. אני רוצה להקריא את הנוסח. חוק קליטת חיילים משוחררים (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (מימוש חלק מהפיקדון לכל מטרה), התש"ף-2020 הוספת סעיף 18(ב) (הוראת שעה) בתקופה שמיום

חשבתי שנכון לכתוב 20 ביולי 2020 ותאמרו לי אם זה מועד שמקובל על כולם

בדיוק עוד שבועיים.

בתקופה שמיום 20 ביולי 2020 כמובן יהיה גם התאריך העברי ועד יום 20 באוקטובר 2020 יקראו את חוק קליטת חיילים משוחררים התשנ"ד-1994,

סעיף 18א יבוא: "18ב.מימוש חלק מהפיקדון לכל מטרה נוסף למטרות הקבועות בפרק זה, חייל משוחרר זכאי לפנות לקרן בבקשה לקבל

הפיקדון שנזקפה לזכותו סכום שלא יעלה על שיעורים אלה למימוש לכל מטרה: חייל משוחרר שביום 20 ביולי 2020 (להלן יום התחילה) טרם חלפו 18 חודשים ממועד שחרורו משירות סדיר 5,300 שקלים חדשים. אם את כותבת 20 ביולי 2020, לדעתי כבר לא צריך את יום התחילה.

לא. זה תיקון שהוצע.

חייל משוחרר שביום התחילה חלפו למעלה מ-18 חודשים ממועד שחרורו משירות סדיר 3,500 שקלים חדשים. הארכת תוקף, הוראת שעה שר הביטחון, בהסכמת שר האוצר, ובאישור ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת, רשאי להאריך בצו את התקופה האמורה בסעיף 1 בתקופה אחת של שלושה חודשים.

בתקופה נוספת. לא משנה. בתקופה נוספת של שלושה חודשים. אחת, נוספת. הכוונה היא לתקופה נוספת אחת.

שההדרגתיות הזו שבוצעה היא מאוד מאוד נכונה ומאוד מאוד חשובה, וזה לעומת חוק עידוד המעסיקים שמחזירים את העובדים לעבודה שזה לא נעשה. כאן זה כן נעשה ולכן אני מברך על כך. אני גם חושב שהאופציה של שלושה חודשים נוספים היא אופציה חשובה מאוד. דעתי האישית שלי, אני חושב שיש כאן תחנה בירוקרטית נוספת וצריך לעשות את זה לשישה חודשים. זה גם נותן לחיילים את האופציה לא למשוך את הכסף ולחכות לרגע שבאמת הם יזדקקו לו.

גם זה מקובל עלי. אני חושב שבסופו של דבר אנחנו גם צריכים לטפוח לעצמנו על השכם אבל פחות כי צריך לזכור שהכסף הזה הוא בעצם כסף של החיילים. בזה שאנחנו מאפששים להם לעשות את זה, אנחנו אולי פוגעים בעתיד שלהם. ב-4,000 שקלים, אתה לא פוגע בעתיד של אף אחד. 4,000 שקלים מתוך 16,000 שקלים. זאת זכות להשתמש בכסף.

יכול כן ויכול לא. אני אבקש הסתייגות דיבור סיעתית במליאה.

תעביר אלי בקשה בכתב עם חתימות. תכניסו בקשת רשות דיבור. מי רוצה הסתייגות דיבור במליאה? מציגים את החוק ואם אין הסתייגות דיבור, אף אחד לא יכול לדבר. מדובר בבקשת רשות דיבור. אני אומר מה שיש לומר.

לחברי הכנסת יש זכות לדבר במליאה בזמן ההצבעה על הצעת חוק. מדובר בבקשת רשות דיבור. זאת איננה הסתייגות לשינוי הנוסח. את גם מעוניינת? תירשמי. אם לא תרצי, את לא חייבת לעלות. תרשמי גם אותי.

אני גאה ליטול חלק במשימה כל כך חשובה בעיני. הנושא של החיילים הבודדים,

ועוד יותר מכך למדינת ישראל בהכרת מעמדם המאוד מיוחד של חיילים שאין מאחוריהם גב, לא כלכלי, לא משפחתי ולא קהילתי.

במקביל חשוב לעבוד על הסברה קודם כל של החיילים עצמם. לחשוב גם על הכשרות מקצועיות ו/או על לימודים אקדמיים. הם צריכים הרבה יותר הכוונה בתקופה הזאת. הכסף הוא פלסטר והם צריכים אותו לשכר דירה ולמחיה ולאוכל וכולי וגם באמת להרגיש שהמדינה מוקירה ומכירה בבדידותם ובעובדה שאין כאן בהכרח גורם מנחה. אני חושבת שאנחנו כוועדה צריכים לתת את הדעת על הדברים המשמעותיים יותר של השקיפות והתקשורת מולם וההסברה של האפשרויות שיש להם כיוון שאין להם גורמים מייעצים, לרבים מהם, שאפילו ייעצו להם כיצד להשתמש בכסף. אני קצת מתחברת למה שאלכס אמר, כיוון שפתאום יש לך סכום כסף ולאדם צעיר זה נראה כמו המון כסף והוא עלול לבזבז את הכסף הזה לא בצורה נכונה וראויה. לצד זה שאנחנו עושים את הדבר הראוי והחשוב הזה, אני חושבת

להנגיש מידע, אולי לחינוך פיננסי, אולי להסברה או להכשרה מקצועית שבאה בדיוק בתקופה הזאת לצד משבר הקורונה, הזדמנות הקורונה, כיצד האנשים האלה נכנסים גם לשוק העבודה כיוון שבסופו של דבר אנחנו עדיין בחלון ההזדמנות, חלון העצב הגדול שהם חוזרים הביתה. חברת הכנסת קוטלר תציג את החוק במליאה. חברה כנסת קושניר יסכם את החוק. מי בעד אישור החוק כולל התיקונים שערכנו היום? הצבעה אושר החוק אושר פה אחד. תודה.